היום אנחנו דנים בשני נושאים, הצעות לאכרזות, הצעת אכרזה על שמורת טבע המסרק (תיקון) התשפ"ב-2021, הצעת אכרזה על שמורת טבע יטבתה (תיקון) התשפ"ב-2021. לירון, היעוץ

יש פה פרדוקס אתה אומר. אני יכול להרחיב, אבל לקיבוץ יש באמת התחייבות גם לסביבה. אז בוא נשמע את מינהל התכנון, כן תמשיכי. התוכנית הזאת תואמה באמת עם הרבה מאוד גורמים, היא כבר בצנרת הרבה זמן. מה זה התוכנית הזאת, תגידי מה התוכנית. מה את מספר התוכנית? לא המספר, מה את רוצה, כמה את רוצה לגרוע? מה אתם רוצים מאיתנו. אנחנו רוצים לבקש אישורכם לגרוע טבע משמורת טבע. מה השטח? מה גודל השטח? גודל השטח 950 דונם, בתוכנית הזאת כמו בתוכנית הקודמת יש גם תוספת לשמורה של 393 דונם, אנחנו הצגנו בפניכם ושלחנו אליכם את התשובות, את ההסכמות לגריעה, גם של המועצה האזורית, גם של מועצת גנים וגם של המשרד של השרה להגנת הסביבה, ואנחנו נדרשים לאישורכם. המשרד להגנת הסביבה. תמר רביב מהמשרד להגנת הסביבה,

התוכנית הזאת נדונה במועצת גנים לאומיים בצורה מפורטת , גם לגבי הצורך בהרחבה של הקיבוץ, גם לגבי אזורים שמועצת גנים לא הסכימה לגרוע בגלל ערכיות אקולוגית, בעצם הוחרג מהבקשה המקורית, אנחנו ניתחנו את האזור, והאזור לגריעה הוא אזור של שטח מופר, שבו תתבצע ההרחבה של הקיבוץ, אזור מופר ולכן הסכמנו לאזור המופר, תוך כדי זה שבעצם יש גם שטח. אזור מופר כלומר, הוא לא היה שמור כשמורה? שטח בתוך השמורה שהיה אזור מופר. אז למה מופר? בעצם כל הקיבוץ, אנחנו גורעים עכשיו שטח שגם הקיבוץ הקיים נכלל בו, לא רק את ההרחבה. אבל השטח הפנוי למה מופר? השטח שמיועד לפיתוח של הרחבה של הקיבוץ הוא אזור שמופר בתוך השמורה. שמה יש בו? גם כן אזור של הסוללות עד כמה שאני יודעת, ואזור שהוא פחות ערכי, את האזורים הערכיים אנחנו לא הסכמנו לגרוע, ובעצם ביקשנו גם כן שתהיה הרחבה של השמורה באזור שהוא כן ערכי, ושם זאת בעצם הבקשה השנייה, שכמובן שתתבצע תוך כדי, אנחנו מקווים שכמה שיותר מהר. אוקי, רשות הטבע והגנים, תציגי את עצמך בבקשה. רותי נשיץ, רשות הטבע והגנים מחוז דרום. בהמשך למה שתמר אמרה אני אפרט קצת, הקיבוץ כבר קיים משנות ה- 70, הוא הוקם בתוך השמורה, ואנחנו למעשה, התוכנית הזאת כוללת גם את ההסדרה של היישוב בפועל, וגם ההרחבה, השטחים לפיתוח הטבעי, גם לאזורי המגורים, גם לפיתוח התעשייה של הקיבוץ וכו'. למעשה היישוב מוקף בסוללות הגנה שמגנים על השטחים החקלאים, וכל השטח שנגרע מתוך השמורה, זה שטח שהוא כלוא באותה סוללת הגנה, שכל הערכי טבע שם, צמחייה וכו' כבר נפגעה. אז למעשה אנחנו מדברים על שטח שהוא מאוד ברור, שהוא נמצא קרוב יחסית לכביש 90, ויש חשיבות רבה לגרוע אותו כדי שהיישוב יוכל לתפקד ולהתפתח.

השטח שאנחנו ביקשנו בעצם להרחיב אותו ממזרח לכביש 90, הוא מאפשר את כל ההסעה של החולות, מאזור בקעת תמנע, נחל מנגן, נחל ססגון, והוא מזין את החולות של חולות סמר, שהם חולות, לא יודעת אם אתם מכירים, אבל חולות מרשימים מאוד, חשובים מאוד מבחינת הפעילות האקולוגית בערבה הדרומית. יש מיליוני חרקים ייחודיים שרק נתגלו שמה, שזה המקום היחיד בארץ.

בעלי חיים שהם ניזונים ובעצם פעילים בסביבה חולית, ולכן התוכנית הזאת היא מאוד חשובה, אנחנו מבינים גם את הצורך של הקיבוץ להתפתח והגריעה הזאת היא הכרחית, ולצד זה ההרחבה של השמורה. אוקי, ד"ר חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות. בוקר טוב, אני שמח למפגש, אני ראש מועצה וגילוי נאות, אני גם חבר קיבוץ סמר. מסכים עם כל מה שאלון אמר, ואנחנו בסך הכל - - רק להגיד שמבחינת המועצה אנחנו מאוד בעד, אני חושב שנכון להסדיר את זה, מצד אחד זה חלק מהפיתוח והפיתוח וההתפתחות של קיבוץ סמר, ומצד שני כמו שנאמר פה, הגריעה של השמורת טבע היא במקום שהוא בעיניו הכי פגוע, עם התוספת האפשרית של השמורה ואנחנו מאוד מברכים על זה. אני רוצה רגע להעלות את השאלה, איך קורה שיש קיבוץ שלם בתוך שמורת טבע? שמתכננים אותו בדיעבד.

זה לא כמו שמורת המסרק שבאמת היה שם טעות ודיוק גבולות ועניין של שרטוט ידני. בוקר טוב, אהוד קוגלר, אני חבר קיבוץ סמר, אני הפרויקטור של התוכנית כבר הרבה מאוד שנים, ברוטו 25 שנה, נטו זה 15. איזו תוכנית? התוכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, 608-0202986, אני יודע את המספר בעל פה אז זה אומר משהו, בכל אופן לשאלתך, נתחיל מהסוף לשאלה שלך, זו אחת השאלות שאנחנו גם שאלנו את עצמנו מהרגע שהתחלנו לחשוב על התוכנית הזאת ב- 1997, שאנחנו יושבים בעצם בתוך שמורת טבע, והבסיס של הקרקע שלנו היא שמורת טבע, ולא סמל, יש לו סמל ישוב. אני מניח שרוב האנשים שיכולים לענות על השאלה שלך כבר לא חיים איתנו, הסוכנות היהודית, והקיבוץ הארצי שהם המיישבים של הקיבוץ בתחילת שנות ה- 70, ולכן לא ברור למה זה לא נגרע אז, כנראה הבנות והסכמות עם רשות שמורות הטבע וגם התנאים היו אחרים, והעובדה שזה לא נגרע. המטרה של התוכנית הזאת גם מעבר להכיל את הקיבוץ ולהכין אותו ל- 40, 50 שנה קדימה, גם להסדיר את המצב הקיים של 350 דונם שאנחנו נמצאים שם מ- 1977 שעלינו על הקרקע, תחילת הבנייה התחילה שמה קודם. ואני שמח שהגענו לשלב הסופי אחרי שבאמת יסמין ושיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע לדורותיה באזור, וכל הגופים הרלוונטיים כמו שנאמר פה, הגענו להבנות ולהסכמות על הגריעה, על התוספת מצד אחד ועל הגריעה מצד שני, ואני מאוד מקווה שהוועדה המכובדת תאשר את זה, ואנחנו נוכל סוף כל סוף, כי אנחנו באמת כרגע בצוואר בקבוק ואילוצים מאוד קשים של בנייה בתוך הקיבוץ, הקיבוץ כבר מפוצץ ויש עכשיו פרויקט גדול של בניה למגורים באזור שלנו, בניה שהמועצה מארגנת פרויקט שני לבניה למגורים, ואם לא יהיה לנו את השטח הזה,

מקום לשכונה נוספת של 20 יחידות דיור, שזה הנגלה הראשונה שאנחנו רוצים אותה. אז אני מאוד מקווה שזה הגיעה לשולחנכם ובאמת יאושר ונסמן וי על הדבר הזה. אני כן רוצה רק להעיר בהקשר הזה, שאנחנו נציע לוועדה אולי לעשות איזו שהיא חשיבה, כי מגיעות אלינו תוכניות כאלה. לאישור בדיעבד. לאישור בדיעבד של מצב קיים. רציתי להגיד לו מי צריך אותנו בכלל, אתם מתקיימים מ- 1977, עושים מה שבא לכם, למה פתאום זה חשוב? לא עושים מה שבא לנו, עושים לפי חוק התכנון והבניה. באמצע. אנחנו בטח לא יודעים, זה לא אנחנו זה הגופים המייסדים, הם שלא הסדירו את הקרקע, את ה- 35, את הטבה הישנה שאושרה ב- 1982, הם אלה שלא הסדירו את זה מול הרשויות מול המנהל, יחד עם הסכמה עם הרשות, הרשות כנראה הסכימה שהקיבוץ יהיה שמה ולא במקום אחר. האמת שהשאלה לא צריכה להיות מופנית אליך, על כן אל תתאמץ, עזוב, מישהו צריך להבין, שאם בדיעבד לא צריך לבוא, אז אם הם עושים את זה אז שימשיכו בלי, אבל אם באמת רוצים לעבוד מסודר, אז באים לפני שקובעים עובדות, וזה לא הפעם הראשונה שבאים לוועדה לעשות ממנה חותמת גומי. אז אין בעיה, לא שמישהו, עדיף לעשות את זה בצורה מכבדת, גם לעצמם וגם לוועדה. אני רוצה להוסיף אולי עוד מידע שיכול להיות, באמת אנחנו לא יודעים כמו שאהוד

רוב האנשים שטיפלו בדברים האלה בזמנו לא נמצאים פה בחדר בוודאי. בסדר, אבל מאז עברו הרבה מאוד שנים, אז אפר היה לעשות את זה לפני עשר, לפני 15 שנים, לפני 20 שנים. יש לנו עוד גורמים שרצו לדבר? יש גורמים שמתנגדים לדבר הזה? בזום או כאן אצלנו בוועדה? רשות העתיקות, תרצו לומר משהו בעניין? את רשות העתיקות חשוב לנו לשמוע שוב, בגלל השטח הנוסף שאמורים לאכריז עליו אחרי שתאושר הגריעה, אז אנחנו רוצים לשמוע את העמדה. ענת רסיוק, רשות העתיקות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם לשכת התיכנון, עם המועצה, עם רשות הטבע והגנים ואנחנו לא רואים בעיה מהותית בשינויים האלה, נדע לטפל בשיתוף פעולה בכל מה שיעלה. זאת אומרת שנושא האכרזה מבחינתכם את לא רואה מקום שהוא יעוכב? תוספת השטחים מכיוון לשטחים החקלאיים היא לא בעייתית. ומשרד הביטחון גם בהקשר הזה? אילנית? אני רק אומרת שזה שטח שמדובר על ממזרח לכביש 90, ולכן צריך לראות מה עמדת משרד הביטחון בהמשך לגבי התוספת. אז את לא יודעת? אמרתי שהבדיקה עוד לא הסתיימה, קיבלנו את זה לפני פחות מחודש או חודש, למשרד הביטחון לוקח יותר זמן לבדוק את הדברים האלה. אבל על פניו לא תהיה בעיה? על פניו. מלשכת התכנון אפשר להגיב על נושא משרד הביטחון? לשכת התכנון? אז תציגי את עצמך. אסתר טרקטינסקי, מחוז דרום, אני מלווה את התוכנית מתחילתה, התוכנית הזאת במלואה עם השטחים לאכרזה, הובאו למשרד הביטחון, הועברו למשרד הביטחון כמו כל תוכנית שדורשת התייחסות מהם, ולא הובאה שום התנגדות. מתי, מתי הובאו? מתי הובאו? תאריך? היא אומרת שהם ידעו על זה לפני חודש, אז על כן אני שואל. לא לא, התוכנית כפי שהיא בתור תוכנית מובאת להתנגדויות כחלק מתהליך התכנון, לפני כן מקיימים. הייתה אמורה להיות מפורסמת מזמן את אומרת, לא ידעתם שיש תוכנית?

יש פשוט שני שלבים, יש שלבים של דיונים במהלך הכנסת התוכנית, וכל הנושא של האכרזה על השמורת טבע אחרי שהתוכנית מאושרת, יש עוד תהליך לקיום האכרזה, שגם בו נדרש הסכמת שר הביטחון. אז אנחנו מבינים שבמהלך התוכנית עצמה לא הובעו התנגדויות מצד משרד הביטחון?

ולכן על פניו כנראה שלא תהיה מניעה. השאלה היא אם כל הדברים האלה קורים, האם באמת אפשר יהיה לראות את האכרזה מתקדמת מהר. האכרזה מבחינת משרד הביטחון תתקדם כמו כל שאר האכרזות. יש עוד גורמים שירצו להביע דעה בעניין? אני רוצה להוסיף שני משפטים. משפט. זה עולה עכשיו משני טעמים, קודם כל התוכנית הזאת לוקחת זמן, עד שהדברים מתקדמים לוקחים הרבה זמן, אבל הסיבה העיקרית, עכשיו גם מבחינת הצמיחה של היישובים, כל היישובים בערבה הדרומית כולל קיבוץ סמר ולכן זה כרגע על השולחן, וחשוב מאוד לקדם את זה כמה שיותר מהר, כדי לאפשר את מה שאהוד אמר. אני רק רוצה להדגיש, שההרחבה, אפרופו משרד הביטחון, ההרחבה של השמורה זה חיבור של שמורת הטבע, שמורת יטבתה לחולות סמר, ההרחבה המבוקשת, האכרזה החדשה שאנחנו הסכמנו קיבוץ סמר להיות שותפים אליה ולתמוך בה, שזה צמוד דופן לשטחים החקלאים שלנו, זה המשך של שמורת טבע יטבתה, שמורת החי בר, וחיבורה לשמורת חולות סמר. חברי הכנסת, לפני שלירון תקריא את האכרזה, מוסי רז אתה רוצה לומר משהו?

אני בעד. זה תגיד בהצבעה, חבר הכנסת אלון טל. אני מבקש לברך את תושבי קיבוץ סמר, שהלוואי והאכרזה הזאת תיתן להם את היציבות והוודאות להמשיך לצמוח ולפתח חברה למופת, ולשמש דוגמא לכולנו על מה זה עזרה הדדית ומה זה כלכלה הוגנת, ומה זה תושייה בחיים מקיימים במדבר.

שמח, כבוד יו"ר המועצה האזורית ד"ר גינת, אני חושב שגם קודמך בתפקיד גם כן ראה לנכון לראות ברשות הטבע והגנים לא כגורם עוין, אלא כשותף באמת, ואני שמח שגם רשות הטבע והגנים יודעים איך לפרגן, אז אין אלא להרים ידיים בעד תוכנית חשובה וטובה. עוד מעט נרים ידיים, אנחנו לא בשלב הזה.

לירון תקריא את נוסח האכרזה. אכרזה על שמורת טבע יטבתה (תיקון) התשפ”ב - 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו- 26(ב) לחוק גנים לאומיים,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 1998, בהסכמת השרה להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית חבל אילות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריזה לאמור: החלפת שם האכרזה באכרזה על שמורת טבע (יטבתה) התש"ל, 1970, (להלן - האכרזה העיקרית), במקום שם האכרזה יבוא: "אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יטבתה) התש"ל, 1970". תיקון סעיף 1 האמור בסעיף 1 לאכרזה העיקרית יסומן (א), ואחריו יבוא: "(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על השטח המפורט בתוספת השנייה והמסומן בקווים אלכסוניים דקים בצבע שחור ומוקף בקו שחור דק,

ש/62/24/א (המסומן לפי תכנית 608-0202986, בקנה מידה 1:2,500), החתום ביד שרת הפנים ביום ____________ התשפ”ב (___________2021)." החלפת סעיף 2 במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית, יבוא: "הפקדת העתקים של התשריטים העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מפורסמים באינטרנט, באתר "מידע תכנוני" של מינהל התכנון ומופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום בבאר שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל." מחיקת סעיף 3 סעיף 3 לאכרזה העיקרית - יימחק. הוספת תוספת שמה של התוספת שבאכרזה העיקרית ישונה ל"תוספת ראשונה" ובמקום "(סעיף 1)" יבוא "סעיף 1(א))" ואחריו יבוא: "תוספת שניה (סעיף 1(ב)) גוש 39113 - חלקי חלקה 21. תודה רבה לירון, אני מעלה להצבעה את האכרזה על שמורת טבע יטבתה (תיקון) התשפ"ב 2021, כולל תיקון שתי המילים שציינה לירון. הצבעה האכרזה אושרה אני מכריז שהאכרזה על שמורת טבע יטבתה עברה בוועדה. אני רוצה להודות לכל המשתתפים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה